בוקר טוב לכולם ולכולן. תודה שהצטרפתם אלינו. הוועדה חוזרת אחרי איזושהי פגרה קצרה. אנחנו עוברים נושא-נושא בניסיון לקדם פה איזשהו שיח הוליסטי, איזשהם מהלכים יותר הוליסטיים. אולי להשתמש במשבר הקורונה כהזדמנות להעלות גם לשיח הציבורי וגם לשיח הפרלמנטרי שמשתמש בכלים שיש פה איתנו. אני מודה לכולם שהצטרפתם אלינו. מגפת הקורונה, משבר הקורונה, הביאו איתם השלכות בריאותיות ונפשיות שחשוב מאוד לוועדה הזאת להאיר עליהם את הזרקור. יש להן כמובן גם השלכות נוספות, בהקשרים הכלליים יותר, אבל דרך הפריזמה של הוועדה הזו ההשלכות הבריאותיות-נפשיות לצד הכלכליות והבריאותיות,

פיזיות והמשבר החברתי הגדול שמתמודדת החברה הישראלית כולה. ואני אומר: בני הנוער בפרט כשיקוף של מה שקורה בחברה הישראלית. אנחנו נחשפים לזה שוב ושוב. השינויים במסגרות החינוכיות או חוסר במסגרות החינוכיות וכמי שיש לה שניים כאלה בבית, אני אומרת: מחסור גדול. אפס שגרה יומיומית שמוביל רבים מבני הנוער למצוקות שונות. מה שמדאיג ביותר בעיני זה שגם אף אחד לא יודע שהם במצוקות הללו. יש לכך הרבה מאוד השלכות וזה כולל, בני נוער כמו בני נוער התנסויות במה שאני רואה כחומרים ממכרים כולם. היום אמנם אנחנו עוסקים רק באחד מהם בסיגריות האלקטרוניות, אבל אני פחות מאבחנת ביניהם כי בעיני זה פחות משנה מהו החומר הממכר הראשוני שנחשף אליו בן או בת הנוער. בסופו של דבר אנחנו מובילים אותם להתמכרויות. למכה של התמכרויות. ולדור שנחשף ברמה ומתחת לרדאר בכלל, אולי אנחנו לא יודעים, גם לעישון וגם לצריכת סמים ואלכוהול וחומרים ממכרים נוספים. כפי שאמרתי, ההתנהגויות הללו של בני הנוער הם שיקוף של המצוקה של כלל החברה הישראלית ללא הבדלי מגזר, אין פה אף אחד שזה נחסך ממנו. אני ממש לא רוצה שאפילו לרגע לא ייווצר הרושם שמדובר בבני נוער מסוג מסוים או בנות נוער ממגזר מסוים. לכן התכנסנו כאן שוב כדי לדון בסכנה החדשה-ישנה שפוגשת את בני הנוער של כולנו ללא הבדלים, והיא רלוונטית עכשיו ביתר שאת. כמובן שהנושא של סיגריות אלקטרוניות כמו גם נרגילות, גם מגדיל את הסיכוי משמעותית גם לחלות בקורונה כשהן עוברות כך מפה לפה. נדבר גם על זה. הנתונים למיטב הבנתי עד כה, ובבקשה אני מבקשת מגורמי המקצוע שיתקנו גם אותי סיגריות אלקטרוניות המבוססות על אידוי שמדמה את פעולות העישון ומשמש תחליף לעישון רגיל מכילות: ניקוטין,

מים ומספר רב של חומרים רעילים וחומרים מסרטנים. הן מגיעות בטעמים שונים שזה בעיני משהו שצריך לתת עליו את הדעת כיוון שזה מושך את הצעירים וזה הרבה יותר קל לחוות את חווית העישון הראשונית, מה שנקרא: יורד יותר בקלות ויותר טעים בגרון. המוצר זול בשוק ורכישה של ארבע קפסולות למילוי של ג'ול עולות 70 שקלים. הן מקבילות מבחינת שאיפות לארבע חפיסות סיגריה. זאת אומרת שהפכנו את זה לזול יותר ולקל יותר לצריכה. היקף הנזקים הבריאותיים בשימוש בסיגריות אלקטרוניות עדיין אינו ברור במלואו כיוון שהמוצר יחסית חדש ועדיין אין לנו נתונים ממחקרים ארוכי טווח. מחקרים מצביעים על עלייה בעישון סיגריות אלקטרוניות בשנים האחרונות בקרב בני נוער. נכון לשנת 2019, בבקשה תתקנו אותי אם יש נתונים יותר מעודכנים, 19% מבני הנוער מעשנים, 26% מהם מעשנים סיגריות אלקטרוניות, 33% מבני הנוער שמעשנים בגילאים 12 עד 15 התחילו לעשן באמצעות סיגריות אלקטרוניות. בשנת 2020 כ-23% בקרב בני הנוער בגילאי 15 עד 17 התנסו בסיגריות אלקטרוניות, אנחנו יודעים שההתנסויות הראשונות בגילאים הללו,

מובילים להתמכרות מאוחר יותר, לעומת 18.8% בשנת 2019,

עלייה. כ-20% מבני הנוער בגילאי 15 עד 17 התנסו בסיגריה אלקטרונית כמוצר עישון ראשון. האחוז הגבוה ביותר לאחר סיגריות רגילות בגילאים הללו. בני נוער שמעשנים הם בעלי סיכון גבוה יותר, כפי שאמרתי, להידבק בנגיף הקורונה: פי חמש לעומת לא מעשנים. שימוש בסיגריה אלקטרונית עלול להתפתח להתמכרות, בעיקר בגילאים האלה שהם הגילאים המועדים בכל מקרה לפורענות. שכחתי ודילגתי על הסרטון. נעשה הפסקה בדברי הפתיחה לסרטון ונעבור אליכם לדברי המשתתפים. (מוצג סרטון)

היה כדי להכניס אותנו לאווירה ובעצם לאחריות העצומה.

אנשים הצטרפו אלינו לזום.

למי שהצטרף אלינו ולא שמע את הפתיחה. אנחנו נתחיל לשמוע מכם, שירה כסלו מהמיזם הרב מגזרי למיגור העישון ואחריה פרופ' חגי

שירה, בוקר טוב. בוקר אור, אני מודה מאוד על קיום הדיון החשוב הזה. יש פה חשיבה ארוכת טווח שלא להרפות מהנושא הזה. אשמח אם תוכלו להעלות את המצגת כדי שאוכל לעבור עליה. יש לנו את המצגת.

היא מורכבת משתי קבוצות של נתונים: קבוצה אחת הם סקרים ארוכי טווח שהמיזם למיגור העישון עושה בקרב בני נוער ומבוגרים. הקבוצה השנייה שנדבר עליה יותר מאוחר בחלק השני של מצגת, זו עבודה ביחד עם אוניברסיטת תל אביב, הבית ספר לבריאות הציבור, ראיתי שפרופ' דיאן לוין נמצאת פה. היא ואני הנחנו ביחד סטודנטיות בנושא של סקר תצפיות בחנויות. נתחיל בנתונים, איפה אנחנו נמצאים. הדבר הראשון שאנחנו בודקים הוא: "מהו המוצר הראשון שניסינו". במשך הרבה שנים אנחנו רגילים להגיד: הסיגריה הראשונה שלי, אפרופו בני נוער ועם מה הם מתחילים.

אני זוכרת את פרופ' חגי לוין עוד ב-2018 כשסיגריות אלקטרוניות, וג'ול בעיקר,

הוא אמר: תקשיבו, כל הקטגוריה הזו הולכת לנרמל את תופעת העישון במדינת ישראל,

אם תסתכלו מצד ימין של השקף אתם תראו את החנויות הרגילות: מכולות, סופרמרקטים. שם אתם תראו שהחפיסות האחידות בהחלט תפסו,

שכולנו היום מרגישים בעצמנו מה המשמעות של מרחק 1,000 מטר,

הסביבה הקרובה למקום שבו אנחנו נמצאים, מבתי הספר מצאנו בממוצע 8.7 נקודות מכירה של סיגריית אייקוס ו-5.2 נקודות מכירה של סיגריית ג'ול. אלה נתונים שאני חושף

משרד הבריאות או כל גוף רגולטורי אחר, יודע בדיוק מה הם נקודות המכירה והוא יודע לפקח שההחלטות שלו אכן מיושמות, והוא יודע, במקרה שיש בעל

כירה ובתוכו גם להכניס איסור מכירה בסמוך לגני ילדים ובתי ספר או כל מקום שאנחנו נחליט כפי שמקובל בעולם. להעלות את איסור המכירה לגיל 21. אם ננקוט בצעדים הללו, אנחנו נוכל להתמודד הרבה יותר טוב עם הנתונים היוצאים מן

אני חושב שאנחנו בשעה של משבר הקורונה, ואנחנו רואים שחברות הטבק והסיגריות האלקטרוניות ממשיכות לשווק ספציפית לבני הנוער בישראל. אנחנו צריכים עכשיו להעביר גם את איסור הטעמים.

קודם כל אומר שההצעה להעלות לגיל 21 כבר הוגשה, בתקווה שגם נקדם

אני מעבירה את זה למשרד הבריאות. אני לא יודעת בדיוק את החלוקה של מי מכם שתוכל לענות על השאלות הללו, אני משאירה את זה בינכם; לד"ר אפרת אפללו, שנמצאת איתנו וגם אפי שפר. אפרת, תהי ראשונה ותוכלי לענות על התחומים שעליהם את - - - הנושא של האכיפה והפיקוח אתן לאפי להתייחס. קודם כל לגבי כול הדברים שנאמרו פה, תודה למיכל ותודה לכולם. כול הדברים

שבוע, זה הרבה זמן. ביום שני הבא אני מבקשת עדכון אם זה התקדם. בסדר.

חשוב מאוד גם הנושא של ההסברה בקרב בני נוער. ויש פה איזושהי עבודה שהתחילה לפני מספר שנים,

לגבי שאלותיו של פרופ' חגי לוין וגם בכלל.

בשמחה, תודה רבה על המצגת היפה והמעניינת. אנחנו מדברים פה על שני חוקים עיקריים כשאנחנו מתייחסים לתחום הזה

מבחינת האכיפה וכמובן אני לא מתייחס לעובדה שהעסקים ממילא לא פעילים בתקופה האחרונה בעיריית תל אביב אנחנו מבצעים אכיפה שוטפת בעסקים בשיתוף פעולה מלא עם אפי שפר והצוות שלו. שיתפנו פעולה גם עם שירה בוועדה. אנחנו לומדים המון מכל הדברים האלה ואנחנו מנסים, מה

מכיוון שזה לא אחת ממטרות החוק על פי משרד הבריאות, זה לא קורה. היינו שמחים שדבר כזה יקודם. - - - את המשמעויות של עסק שיכולים לעשן בו כל יום וכל היום. משרד הבריאות

ודיסקוטקים ששם אנחנו אוכפים כנראה שהקהל שמעשן את הסיגריות הוא לא הקהל שאנחנו פוגשים במועדונים והברים. בוא נגיד את

גם של סיגריות,

וגם של סיגריות אלקטרוניות, מבחינתנו זה חלק מהתנהגויות סיכון אליהם אנחנו מתייחסים. ברגע שהתוודענו לנתונים על עלייה

נמצא איתנו דביר, יו"ר מועצת התלמידים.

שכוללים גם את הקולות הללו בתוך השיקולים של הצוות הבין-משרדי, כי כדי להבטיח שנגיע לבני הנוער, כדאי - - - היום יש לנו פגישה איתם כדי לחשוב גם על הדברים

אחד הדברים הכי נוראיים בסיגריות האלקטרוניות

ככל שהנער יתחיל בגיל יותר צעיר לעשן, כך הסיכוי שהוא יתמכר לחומרים מסוכנים בהמשך,

עוד נקודה שלא באמת - - - סיגריה מודעים לעישון הפסיבי, בסיגריה האלקטרונית פחות מודעים לעישון הפסיבי. אבל גם שם קיים פשוט - - - שמשחרר מתכות רעילות

אלקטרוניות ושל חומרים מסוכנים ששם אין איזשהו פיקוח. בהחלט צריך לראות איך מטפלים בזה,

אין איזושהי התייחסות לעניין הזה. אמור לזרום שם מידע חופשי,

בוקר טוב. אני רוצה לשים דגש על העבודה שלנו עם ההורים, כהשלמה לעבודה שציינה קרן. יש לנו כ-250 מנהלי ישובים בפריסה ארצית.

לנו עבודה מאוד ממוקדת עם ההורים.

הן מתווספות לכול הנושא של עישון סמים, קנאביס,

ובתוך זה אנחנו מדברים הרבה על הנושא ועל ההדגשה של ניטור ובקרה. ובמקום שבו בתוך המערך המשפחתי,

ההורים לומדים לנהל את השיח עם בני הנוער. לדעת לאיפה הם הולכים ומי החברים ומה מפריע להם ומה

אשמח קצת יותר להעמיק, אבל לא בהזדמנות הזאת. נמצא איתנו ממשרד האוצר, קובי. אשמח לשמוע קצת לגבי ההתמודדות של משרד האוצר עם נושא המיסוי

אתה יודע לומר לי מה בעבר מנע את החלת המיסוי גם על סיגריות האלקטרוניות? בהתחלה בכלל לא היה פרט מכס

מדובר גם על תופעה של הברחות שיכולה להיווצר. כול זה נמצא כרגע בבחינה של הגורמים המקצועיים בשיתוף עם משרד הבריאות. אוקיי.

אשמח להתעדכן אם יש איזשהם מסקנות מהבדיקות הללו. אנחנו בכל אופן נפעל בכלים שלנו כדי לקדם את האפשרות למסות אותם ככול חומר לעישון אחר.

בנוגע להצבת שלטים שאוסרים על מכירה לקטינים, האיסור הזה נקבע כתנאי מי שמפר אותו, זה נחשב כהפרה של תנאי הרישיון. ולכן יש כלי אכיפה רלוונטיים שקיימים כבר. השלטון המקומי אומר שאין אפשרות לביטול רישיון עסק. נילי,

שלום.

נאמרו הרבה דברים חשובים והזמן קצר. אני רוצה להתייחס לשלוש נקודות שהועלו: בנוגע לדוחות שהתייחסו אני לא בטוחה שהסיבה שלא ניתנו דוחות בגלל שאנשים לא נכנסים עם סיגריות אלקטרוניות למקומות

זה סימן שאלה מאוד גדול. עוד נושא שהייתי רוצה להזכיר: אנחנו כל הזמן דנים בסיגריות אלקטרוניות, אבל כשמדברים על סיגריות אלקטרוניות בקרב בני נוער, הם לא תמיד מכנים אותם סיגריות אלקטרוניות. יש שמות שונים. אני יודעת שהרבה בני נוער קוראים לסיגריות אלקטרוניות בכלל וויפ. כשמדברים איתם על סיגריות אלקטרוניות, זה כמו לדבר על איזה מילת שבת שהם בכלל לא יודעים במה מדובר. גם את זה צריך לקחת בחשבון, שהטרמינולוגיה שונה מאוד ומשתנה. חשוב מאוד. אני מקווה שאת בצוות הבין-משרדי שעוסק בשאלה איך מנגישים את הנושא הזה. אשמח מאוד, אשוחח עם קרן בהמשך.

ואשמח שתעדכני אותי שאת שם.

נושא נוסף שהייתי רוצה לגעת בו הוא העובדה שחברות הטבק לא שוקטות על השמרים. בעודנו מדברים כאן על סיגריות אלקטרוניות שכבר פשטו בישראל ובני נוער משתמשים בהם יש מוצרי עישון חדשים שכל הזמן יוצאים לשוק.

אנחנו כול הזמן רואים גם הפרות במסגרת הפרסומות המותרות של מוצרי עישון חדשים. עם כל מיני קופונים למיניהם. עם כל מיני טריקים. ואני בטוחה שבני הנוער גם ככה עם העיניים, וזה מגיע, ויש כל מיני אסמכתאות שונות ומשונות. חשוב לי לציין: סיגריות אלקטרוניות נמצאות כרגע בשוק. אנחנו צריכים לוודא שכל מוצרי העישון החדשים לא יגיעו לשוק כמו שהסיגריות האלקטרוניות הגיעו בשנתיים האחרונות. את זה אנחנו יכולים עדיין לעצור. זאת אמירה חשובה מאוד. אני מודה מאוד על הקריאה הזו. האחריות שלנו היא ביתר שאת ושוב, ההזדמנות שלצד המשבר. אני חושבת שדביר גם התייחס לפרסומות שהן מוצאות את דרכן, דרך כול מיני פרצות ובני הנוער מיודעים למוצרים חדשים. זה בשנייה מתפשט, זה לא לוקח הרבה יותר מזה. אני מקבלת את הקריאה שלך ואני מקווה מאוד שאת גם תהיי חלק מהחשיבה של הצוות הבין-משרדי הזה בנושא הנגשת המידע לבני הנוער. אבקש ממש בקצרה כי אנחנו מסיימים את הפגישה. רציתי לאפשר לפרופ' לאה רוזן ממש בדקתיים. ולד"ר שני שילה. ממש בדקתיים על מה שלא נאמר עד כה. אם יש משהו להוסיף שחשוב שניקח בחשבון ואז נסכם. ד"ר שני שילה, נמצאת איתנו? אני כאן. קודם כל תודה רבה, הוועדה מצוינת. שמי שני שילה ואני המייסדת ומנכ"ל העמותה הישראלית לסרטן ריאה. אני מברכת על הוועדה ועל הנתונים המדאיגים מאוד. מה שמדאיג אותנו שאנחנו מגדלים פה דור חדש של מכורים לניקוטין. אני רוצה לציין כמה דברים שלא ציינו: דבר אחד אני לא משפטנית, לא עורכת דין, לא חברת כנסת, אני לא בדברים האלה אני מרגישה את השטח. אני לא מבינה למה דיברו על מיסוי, ואני לא מבינה למה לא כל דבר שמכיל ניקוטין אמור להיות עם מיסוי אוטומטית. כלומר, למה יש פה בכלל שאלה? אמרו: הגיעו סיגריות אלקטרוניות ולא ידעו מה זה וזה. ניקוטין שווה מיסוי. זה דבר ראשון כי זה ברור שכל שימוש במוצר ניקוטין יביא להתמכרות. דבר שני, דיברו על איסור פרסום ושיווק. כשג'ול נכנסו לארץ, הם נכנסו בצורה מאוד, מאוד אגרסיבית. אני זוכרת שהייתי ממש בשוק אני נוסעת לאורך שדרות ראשיות של ערים והיו שלטי ענק של פרסום ג'ול, כולל כל דף שני בידיעות אחרונות, דף ענק, עם פרסום של סיגריה אלקטרונית. כשפרסמתי והעליתי את האבסורד הזה בדף הפייסבוק של העמותה מיד יצרו איתי קשר מג'ול ומיד נזעקו. ביקשו לדבר ואמרו שהדבר הזה, הסיגריה האלקטרונית, עוזרת מאוד להיגמל.

צריכים למכור אותם בבית מרקחת. בדיוק. הם לא מטרגטים את הנוער, אבל כמובן שהם טירגטו את הנוער. הם היו מאוד אגרסיביים. ואני שואלת פה: אם מוצרים עם ניקוטין, אם הטענה היא לעזרה לגמילה מעישון בגלל שאפשר לשלוט פה על כמות הניקוטין ואפשר לרדת עם כמות הניקוטין. אז בואו נהפוך את זה למוצר רפואי שדורש מרשם. זה פשוט מאוד. ובטח בלי טעמים וכולי. עוד דבר, אנחנו תמיד שומעים המון על אכיפה טובה של אלכוהול. איפה האכיפה על העישון? כשצעירים קונים אלכוהול בפיצוציות או במכולות וכולי ההרגשה היא ששם יש יותר אכיפה לעומת קניית סיגריות, קניית מוצרי עישון. זה נראה משהו כזה אנחנו סלחניים כלפי עישון והתמכרות בגיל צעיר. אנחנו חייבים לשים לב לאכיפה.

אני חושבת שעם כל העבודה הנהדרת של הגופים פה, אני שומעת פה אנשים ואת הלהט והדברים החשובים. אני מרגישה שיש ניתוק בין מה שאנחנו מדברים כאן לבין המציאות בשטח. איך אנחנו מגשרים על הניתוק הזה של הנוער?

תודה רבה שני, זאת באמת השאלה. אנחנו מקיימים את הדיונים הללו בוועדה עם אנשים מדהימים. כל מי שנמצא סביב השולחן, גם רתום וגם מחויב. אשמח להצטרף גם - - - בשמחה, תודה רבה שני, בהחלט. אני רוצה לסכם את מה שעלה פה מהדיון. להודות לכל מי שנמצא פה, גם על עבודת הקודש שאתם עושים וגם בעצם במילוי חובותינו, כולנו יחד. בתקופה הזאת ביתר שאת, אחזור על האמירה הזו שלצד משבר הקורונה ישנם הזדמנויות רבות ובהקשר הזה של המחויבות שלנו כלפי בני הנוער ובכלל כלפי כל מי שנמצאים וחווים את המשבר הזה גם במובנים של משבר נפשי. בסופו של דבר, אנחנו יודעים שהקשר בין התמכרויות לבין המשברים האישיים שאנשים חווים הם מאוד מאוד גדולים. לא בכדי אנחנו נמצאים בעליה גדולה מאוד של הצריכה בחומרים הממכרים הללו. כולל הסיגריות האלקטרוניות שבהם דנו היום. אני שמחה מאוד שקיימנו דיון נפרד בזה כיוון שאני חושבת שעלו פה סוגיות ממוקדות בסיגריות האלקטרוניות. הוועדה מבחינתה תמשיך במעקב הזה. אני מבקשת מכל הגורמים שביקשתי מהם לעדכן אותנו בתוך שבוע לעשות את זה. אנחנו נקדם את הנושא החקיקתי. קודם כל את הנושא של המס על הסיגריות האלקטרוניות. העובדה שהיא כרגע המוצר הזול בשוק פשוט לא מתקבלת על הדעת. אנחנו חייבים להפסיק להיות בעמדה תגובתית שכל הזמן מגיבה למוצרים החדשים. החברות, כפי שכבר נאמר פה, לא שוקטות על השמרים. הן כל הזמן מזהות את ההזדמנויות, גם שלצד המשבר. והוועדה מחויבת להמשיך ולהוביל, כפי שאמרתי, גם את הבליץ החקיקתי, שלושה חוקים כבר הוגשו. אנחנו נמשיך לעסוק בכך כדי שנוכל גם לזהות וגם למצות את ההזדמנויות בצורה ההוליסטית ביותר דרך הזווית של ההכרח להתמודד עם אתגר ההתמכרויות במדינת ישראל. דרך הדבר שמקשר בין כל הנושאים שעולים פה בוועדה וזה הנושא של ההתמכרויות. כמובן שהנושא של הטעמים גם הוא יטופל ולא יהיה מנוס מלטפל בו, להערכתי, בצורה של חקיקה. גם הנושאים של הקרבה לבתי הספר וכולי. אני מודה לכולם על ההשתתפות. אני מבקשת להתעדכן ושתשלחו את הנתונים שביקשתי מכל אחד כדי שנוכל להתקדם הלאה. את חלקכם אראה מחר בוקר. שוב, תודה רבה ולהתראות.